שלום רב, היום יום שני, 30 בנובמבר 2020, י"ד בכסלו התשפ"א. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת העבודה,

סדר-היום: דיון מהיר בנושא: "גביית תשלום מהורים במעונות יום ובמשפחתונים בגין ימי הסגר וימי הבידוד". להזכירכם, כבר קיימנו דיון אחד בנושא כאן של קבוצה גדולה של חברי כנסת אומר לפי הסדר שרשום פה: מיכאל מלכיאלי, יבגני סובה, אנדריי קוז'ינוב, ישראל אייכלר, הילה שי וזאן, מאי גולן וסעיד אלחרומי. רוב חברי הכנסת נמצאים כאן. לפי בקשתה של חברת הכנסת הילה שי וזאן, ניתן לה קדימות, כי היא הולכת כרגיל לדיון אחר. בבקשה, גברתי. תודה רבה, כבוד היושבת-ראש. שוחחנו על זה בכמה ועדות גם בעבר, אבל לצערי אנו רואים שהדבר עדיין לא מיושם בפועל. שבוע לאחר פרסום ההוראות של משרד הבריאות הוציא האגף למעונות היום ומשפחתונים במשרד הרווחה מסמך שהורים לא נדרשים לשלם עבור תקופה שלא התבצעה בה בפעילות, אך בפועל המסמך הזה לא כלל את הגנים הפרטיים. אנו יודעים שבגילאים האלה רוב המסגרות הם של גנים פרטיים. בפועל זה הביא לכך שהורים נדרשים לחתום על מסמך בתחילת השנה, רק לפני חודשיים, שבו הם מכירים בקורונה כמצב של כוח עליון שבו גם אם לא תתקיים פעילות, הם יידרשו לשלם על הימים שהילדים לא יהיו בגן. כך נופלת עבור ההורים, עבור הצרכנים שוב מכה כפולה: מצד אחד, חלקם נדרשים לצאת לחל"ת, מפוטרים, ודאי לא נרחיב כאן בדיון אנחנו מבינים את ההשלכות ורואים את המספרים של מאות-אלפי מובטלים.

הם שוב נדרשים לשלם עבור שירות שהם לא קיבלו בפועל. אני חוזרת ואומרת את אותם דברים שאני אומרת לגבי זוגות הקורונה שמשלמים כיום בעודנו מדברים על אירוע, על חתונה שלא התקיימה בפועל, והתשלומים ממשיכים לרדת. כנ"ל לגבי הסטודנטים שנדרשים שוב לשלם על שירות שהם לא קיבלו בפועל, על אבטחה, על ניקיון, על תרבות לאגודות סטודנטים שאין כלל התכנסות כזו או אחרת. אני חושבת שתפקידנו כחברי כנסת זה לדאוג לכך שהאזרחים לא ישלמו עבור שירות שלא קיבלו בפועל. קיבלו ישלמו. לא קיבלו לא ישלמו. לצערי, גם משרד המשפטים שיצא בהנחיה שההורים ישלמו 30% מעלות הגן, גם זה מבחינתנו שערורייה, כי גם ה-30% זה בין 650 ל-700 שקלים. זה המון כסף עבור שירות שכלל לא התקבל בפועל. לכן אני רוצה לשאול: איך ייתכן - למשרד המשפטים או לאגף למעונות יום איך אנחנו דורשים מאותם הורים לשלם? האם זה חוקי בכלל. וגם אם זה חוקי, איפה אנחנו כממשלה, איפה אנחנו ככנסת לומר: זה המלחמה שלנו עבור האזרחים, לא לתת לזה יד. ודבר שני, עמדת ארגוני הגנים הפרטיים - כמובן הם מדווחים שבגלל הקשיים הכלכליים שלהם יכולים להגיע לסגירה ויותר מכך. יש לזכור שגני הילדים זה לא עסקים טיפוסיים בהקשר הזה שההשפעה על סגירתם יש לזה המון השפעות - להורים, לילדים וכן הלאה. אשמח לשמוע את משרד האוצר שהוא הממונה לומר האם כן תינתן תמיכה ספציפית מיוחדת פרט למענקים שניתנו לעסקים אותם אנחנו יודעים, זו תמיד התשובה של משרד האוצר, אבל כיוון שמדובר בעסק ייחודי שכאמור ההשפעה של כך היא על ציבורים גדולים והולכים, האם לא ראוי שמשרד האוצר יבדוק במקרה הנדון כיצד אפשר לסייע לאותם גנים כדי לסייע לאזרחים, להורים ולילדים בכלל.

תודה לחברת הכנסת הילה שי וזאן. חבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת בראש. אני רוצה להודות לך על הדיון ולכל חברי הכנסת המשתתפים. אני חושב שהוא דיון כל כך חשוב, כי הוא נוגע באנשים שאין להם. הוא לא היה אמור להתקיים היינו אמורים להבין את זה לבד. בסגר הראשון המדינה קיבלה החלטה שההורים, היות שלא מקבלים מהמעונות שירות, אז הם נשארים עם הילדים בבית לא משלמים. בסגר השני לא ניתנה כזו החלטה ואני רוצה לציין לשבח את נאות מרגלית של הרב ליאור גבאי ועוד ארגונים שלקחו על עצמם ואמרו: אנחנו לא גובים. לא חייבו אותם. הם הבינו לבד שאי אפשר לגבות מאנשים כסף מדובר באנשים שלא עובדים, שאין להם כסף. יש מעונות שאמרו: נגבה 30%, 40%. אין מדיניות? אין החלטה? אני רוצה להיצמד למכתב של מנהל אגף בכיר,

גם צריך להגיד עליו מילים טובות. הוא בסך הכול מאוד עוזר ומשתדל וגם נלחם אתנו יחד מול האוצר, אבל במסמך רשמי שלו ב-22 במרס הוא כותב: בהתאם לחוק הורים אינם נדרשים לשלם עבור תקופה בה לא התקיימה פעילות. אם שינו את החוק עדכנו אותנו. ואם החוק הזה עדיין קיים, למה לא מתעדכן עכשיו? זה נושא אחד.

מה עם נושא ימי הבידוד?

אם יש ילד שנדבק מאבא שלו בתוך הבית, לא יכול להגיע למעון בסדר, כמו ילד חולה בכל שגרת השנה. אבל ילד שהגננת הדביקה - יש חשש להדבקה והמשרד משבית את כל המעון וכולם הולכים הביתה, למה הם צריכים לשלם? ודבר אחרון זה פחות נושא הדיון בואו תראו כולם את השינוי בטבלה בין שנה שעברה לשנה זה עוד מאות שקלים למשפחה. כשיש שני ילדים, יכול להגיע גם לאלף שקל להורים שלא עובדים, שאין להם יכולת. המעונות זה לא צ'ופר לתת להורים מתנה, עידוד ילודה. מעונות זה עידוד, שהמשק יעבוד. כל שקל שהמדינה משקיעה במעונות היא מקבלת שני שקלים מהאימא ומהאבא שהולכים לעבוד, אז למה אתה מכביד עליהם בתקופה הכל כך קשה עכשיו? אני מסכם. הוועדה צריכה להגיד יישר כוח למי שלא גובה את הכסף, אבל המדינה צריכה להתערב לא להשאיר את זה להתנהלות המעונות. מה שהיה נכון לסגר הראשון, כפי שכתב אמיר מדינה בהתאם לחוק - קביל גם בסגר השני. ימי הבידוד, אין שום סברה בעולם שההורים צריכים לשלם את זה, וכמובן עליית המחירים.

תודה רבה. דברים מאוד נכונים. משרדי הממשלה שמשתתפים אתנו בדיון - אחרי חברי הכנסת ניתן לכם להגיב. קחו בחשבון כל מה שנאמר כאן. חבר הכנסת אנדריי קוז'ינוב, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת בראש. אני מצטרף לכל מילה של חבר הכנסת מלכיאלי. זה מתסכל, לשבת, לעבור ועדה-ועדה, ולהעלות את הדברים שוב ושוב. אנחנו מדברים גם על ההורים, שמשלמים על השירות שלא ניתן להם, על ההורים שנכנסים לבידוד עם הילדים כי הגנים נסגרים חלקם, חלק קטן וזניח,

אנחנו מצד שני, מדברים על הגנים שלא יכולים לשאת בכל העלויות האלה לבד. כלומר ההורים לא צריכים לשלם, הגנים לא צריכים, כי המדינה הגדירה אותם כעסק. יש מפוקחים, יש לא מפוקחים אני מדבר על כלל הקשת. אבל באופן כללי, גם הגנים לא יכולים לספוג את כל העלויות האלה, והמדינה פשוט מתעלמת. ואנחנו חוזרים עם אותה אמירה מוועדה לוועדה, ותשובות אמיתיות אין. כי פעם בא משרד המשפטים ואומר: יש לנו המלצה למתווה, היא לא מחייבת - תסתדרו. ופעם אומרים אולי ניתן פיצוי, לא ניתן פיצוי, ניתן הארכה, לא ניתן הארכה. יש פה סוגיה שיש לפתור אותה אחת ולתמיד. אם כבר עכשיו מדברים על סגר שלישי פוטנציאלי, שהמדינה תבנה מתווה על פיצוי לגנים, פיצוי להורים שלחלוטין לא אמורים לשלם על היעדר גן, וגם הגנים לא אמורים, לצורך העניין, לספוג את היעדר הגננות בגלל שהמדינה הכניסה את כל הגן לבידוד. גם להם יש הוצאות. יש פה משהו שצריך להיות באיזון שוויוני לכולם. אי-אפשר להטיל את האחריות על צד אחד, והמדינה לא יכולה להתעלם מזה לגמרי. אם אנחנו מדברים על סגר שלישי, ואנחנו שוב יודעים שאין שום מתווה פיצוי, ומתווה פיצוי הוא כעסקים רגילים ההורים בכלל לא יקבלו - על מה אנחנו מדברים? נחזור לאותן שיחות שוב בוועדות שונות, וכנראה שלא נקבל תשובות, ושוב - זה מתסכל ברמות קשות. תודה רבה, אנדריי קוז'ינוב. חבר הכנסת סעיד אלחרומי. תודה, גברתי היושבת-ראש, ותודה לחבריי היוזמים. אני חושב שאבסורד שאדם משלם עבור שירות שהוא לא מקבל. ככה זה נקרא. אנשים שנכנסו לבידוד, אנשים שאין להם הכנסה, וכמה שהתעסקנו בוועדות השונות בנושא, גם העסקים הקטנים וגם אנשים שנפגעו מהבידוד ומהקורונה, אבל נוסף להם הסיפור של תשלום עבור פעילות שלא התקיימה בכלל. לכן אני חותם על כל מילה שאמרו חבריי. הצטרפתי ליוזמה כי היא מאוד חשובה, וצריך להיות פתרון, כפי שאמר חברי, גם לבא, לא רק לדבר על הסגר השני יש לחשוב על מה קורה הלאה. זה אבסורד. תודה, גברתי.

תודה רבה, חבר הכנסת אלחרומי. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. תודה רבה, טלי. אני רוצה לומר, גם כחבר הוועדה הטענה פה והתביעה פה של ההורים זה מהמוצדקים ביותר. מדובר בהורים שמדובר בפת לחם, והם משלימים כפול גם עצם זה שלא עובדים באותו זמן, וגם מבקשים מהם כסף לשלם. המצב מאוד קשה. קיבלנו המון פניות בנושא הזה. אני רוצה להודות ליוני אוחנה שדרבן אותנו בנושא זה. יוני עשה עבודה טובה וגם ריכז את העניין הזה, אבל בהחלט אנחנו כחברי כנסת, שקשובים לקולות הציבור, הרב מלכיאלי והרב בוסו וכל אלה שפעלו בנושא הזה, רואים צורך מאוד גדול כי הדבר ישנה בעוד כמה מקרים. חבל שנגיע לרגע ששוב יעשו את זה. גם לפני הוועדה ביקשתי ממך,

גם כאימא וגם כסבתא תחשבי קדימה, איך אנחנו עוזרים לאותם הורים.

נחשוב ביחד. חבר הכנסת אריאל בוסו, בבקשה. גברתי היושבת בראש, חבר הכנסת מלכיאלי, יוזם הדיון שיישר כוח מגיע לו על כך הוא אמר בצדק: אלו מסוג הדיונים שלא אמורים בכלל להתקיים. סעיד אלחרומי דיבר על גבייה של הורים, של סגר, אבל יש דברים הרבה יותר אבסורדיים. את יודעת שגם ילדים שלא מגיעים למעון, כי אם הגננת או המטפלת בבידוד גם על הימים האלה הם שילמו. זה האבסורד היותר גדול, שהמטפלת נמצאת בבידוד והוא לא מגיע. יש לזכור אמיר מדינה הוציא מכתב ב-22 במרס, והוא כתב שם: בהתאם לחוק הורים אינם נדרשים לשלם עבור תקופה זו בהתאם לחוק. אחר כך, כשהגיע לוועדת הציבור, ושאלו אותו: למה אתם לא מוציאים מכתב כזה? הוא אמר: קיבלתי על הראש כשהוצאתי את המכתב הזה, שאולי לא בסמכותי. הבנתי שיש אי הסכמות כי מי יאכוף את זה, ויש לי פה ממש התכתבויות של הורים עם משרד האוצר, אומרים להם: תפנה למשרד הרווחה. פונים למשרד הרווחה, אומרים להם: ניתן למצוא מידע אצל הגופים הרלוונטיים כמו מועצה לצרכנות. ריבונו של עולם, אתה הגוף המממן של המעונות המפוקחים. אתה משלם להם כסף, ואומר: קחו כסף - אנשים מקבלים את הכסף פעמיים. אני בעצמי הייתי מיוזמי הדיון לתת פיצוי למעונות בתקופת הסגר. הם קיבלו שיפוי על כך. האבסורד בסגר השני הוא הרבה ויתר גדול, כי בסגר הראשון הם לא קיבלו כסף, וקיבלו 700 שקל על כל ילד בסוף. בסגר השני לא הורידו להם בכלל כסף קיבלו כסף מלא, ומההורים גבו אותו דבר. השתתפות ההורים היתה בספטמבר 2019 800 שקל. ההשתתפות של ההורים עלתה עכשיו ל-900 שקל על כל ילד, והמדינה משתתפת לפני כן זה היה 1,334. נותנים 1,279 לדרגה הגבוהה. הם קיבלו את הכסף מלא, לא הורידו להם שום דבר, לא כמסגרת של מענק, וההורים משלמים. ה-100 שקל האלה כשלאדם יש שניים,

ארבעה ילדים במעון - ההשתתפות שלהם זה יוצא 700 או 800 שקל. תחשבו את האבסורד. מדובר בהורים המוחלשים שנמצאים בדרגה הגבוהה של ההשתתפות כי אין להם כסף. לא נמצאים בחל"תים. זה מאות שקלים למשפחה. הוועדה הזאת שתמיד עוזרת על כל שקל נלחמת אני חושב שזעקת המשפחות והילדים האלה זועקת לשמיים וצריך אני חושב שבוועדה הזאת האמפתיה שאנחנו מקבלים מהפקידים זה בסדר גמור. צריך לצאת עם החלטות אמיתיות ולבקש מהם תשובות למה לא יוצא מכתב מיידית למעונות המפוקחים של המלכ"ר שמקבלים השתתפות המדינה, מיידית לא לגבות, ומי שגבה להחזיר את הכסף, ומה נעשה הלאה? יש סגר שלישי, אין סגר שלישי? מה קורה עם מטפלות שהן בעצמן נכנסו לבידוד והילדים לא מגיעים האם ממשיכים לגבות? נבקש היושבתר א שיודעת לדרוש תשובות מעשיות עם החלטות אופרטיביות.

תודה רבה, חבר הכנסת בוסו. חברת הכנסת סונדוס סאלח, בבקשה, גברתי. תודה רבה, כבוד היושבת-ראש. תודה רבה ליוזמים על הדיון המאוד חשוב. אני חושבת שרבים כמוני מתביישים לדון בסוגיה הזו כי בעולם מתוקן

לימודים מגיל שלושה חודשים צריכים להיות חינם. אם לא, יש לממן חופשת לידה קצת יותר ארוכה, ואם לא, הממשלה צריכה לסבסד יותר ויותר לאימהות שיוצאות לעבודה כשהילדים שלהם בגיל כה צעיר. אבל זו המציאות שלנו ואנחנו נדרשים למזער את הנזקים ולהסתכל כמה אפשר, במיוחד כאימהות. היום הילדים נכנסים לבידוד, ולפעמים הגננת מכניסה ילדים לביבוד או גן נסגר, ואנחנו מצפים מההורים, שהגיעו לפת לחם, אין להם כסף לכל כך הרבה דברים בסיסיים בבית שלהם, לממן עכשיו ימים בתוך מעונות היום, שהם לא היו שם. וגם לממן את ימי החופש שבעקבותיהם אחד ההורים או שניהם ישבו בבית ולא יצאו לעבודה. אנחנו מעמיסים יותר מדי על ההורים, ואני חושבת שאין פה אמירה מספיקה אמיצה של משרד העבודה והרווחה לומר: אסור לגבות את הימים האלה מהורים, וצריך מקביל לתמוך במעונות

ולאפשר לשרת את האימהות שיוצאות לעבודה, ולתת למשק לחזור ולהתגלגל ולעבוד, אבל לשלם ימי בידוד, להעמיס את המעמסה הזו, את החוב הזה, את הנטל הכלכלי הזה על גב הורים שנכנסו למשבר כלכלי שרק מתחזק וגדל, לצערנו זה הוספת חטא על פשע. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת סונדוס סאלח. אני רוצה לשמוע נציגים של ההורים, גם נציגים של המרכז לשלטון מקומי, כמובן גם של מעונות יום. איחוד גני ילדים, המנכ"ל נמצא אתנו? בבקשה. שלום לכולם ותודה על זכות הדיבור. קודם כל, נכון שיש פה בעייתיות עם גבייה מהורים והכול, ואף אחד מאתנו לא היה רוצה לגבות מההורים, אבל המדינה חייבת לקחת בחשבון, שאם לא יהיו לנו פה גנים בהמשך - לא יהיה להורים לאיפה לחזור בסוף המשבר. גנים פורשים אחד אחרי השני, סוגרים את הגנים כי אין להם איך לשרוד. המדינה חייבת לשים את היד בכיס, ולהוציא קצת כסף אחרת זה לא יתקדם. אנחנו עוברים חוויה שעוד מתמודדים אתה, כי עוד הרבה ילדים לא חזרו לגנים אחרי הסגר, אבל ברגע שייגמר כל הסיפור של הקורונה והורים יתחילו לחזור - לא יהיו גנים, לא יהיה לאן לחזור. חייבים לשים לזה סוף. האוצר לא מעוניין. חייבים ללחוץ אותם להשתתף בנושא. זה לא דבר שהגנים רצו את הסגר. אומרים שהורה הוא לקוח שבוי. גם הגנים שבויים בידי הלקוחות. לא ייתכן שהורה שלא ישלם נגיד: רגע, נכניס ילד אחר במקומו. הרי יש לנו גם אחריות על הילדים לאורך זמן. אנחנו צריכים לשמור להם על המקום, אנחנו לא יכולים להכניס לקוחות חלופיים, אנחנו צריכים לשמר את העובדים, אנחנו לא יכולים לבוא לעובדים ולומר: אנחנו מפטרים אתכם, ואחר כך לא יהיה קשר עם הילדים. הילדים צריכים את הקשר עם העובדים לאורך זמן, ולזה יש עלויות. ואם לא יבואו והמדינה לא תשתתף בזה, לא נוכל להתמודד עם זה, והנזק יהיה נזק לאורך זמן. הגיע הזמן גם שיכריזו עלינו כעסק חיוני, וגם שיבינו שאי-אפשר בלי הענף הזה. הילדים הם לא משחק. אי-אפשר ובבת אחת לומר לילדים: לכו,

כן תהיו. יש פה בעייתיות לאורך זמן, וחייבים לפתור אותה. תודה, אדוני. אני רוצה לשמוע את ההורים. מעיין דלל מזרחי, נציגת הנהגת ההורים הארצית, ועד הגנים. בבקשה, גברתי. צהריים טובים, תודה רבה. אני רוצה לנצל את הבמה הזאת כדי לדרוש שהמדינה תיקח אחריות על הגיל הרך, ותעביר את גילאי 0 עד 3 תחת חסותו של משרד החינוך. לענייננו בוועדה הזאת, הסקטור העסקי הזה, מסגרות 0 עד 3, לא צריך להיות מוחרג מבחינה כלכלית. אין שום סיבה לדרוש מההורים להיכנס לנעלי המדינה ולפצות עסקים. זה תפקידה של המדינה בעת משבר לדאוג לעסקים שנפגעו בכלל וגני הילדים בפרט. יש להבין, שכאשר מסיבה כזו או אחרת הגן לא פעיל, ההורה נאלץ לשהות בבית עם הילד, כך שהוא נפגע בשכר או לחילופין עליו לממן שירותי שמרטפות מכיסו. משקי הבית נפגעים בכל מקרה, ואין מקום להעמיס עליהם נטל כלכלי נוסף על הפגיעה הקיימת. באף תחום אחר לא יעלה על הדעת לדרוש מהצרכן לשלם על שירות שנבצר ממנו לקבל.

ומי שדיבר לפניי, דיבר על מקום להגדיר את העסק הזה

בלעדיו לא ניתן להניע את המשק. אני מאוד מסכימה עם זה וחושבת שככה המדינה צריכה להתייחס למגזר הזה ולפצות אותו בהתאם. ואם

הדבר האחרון שאנו רוצים זה להתמודד מול ההורים. גם ההתמודדות מול ההורים לא נעימה לנו.

זה משהו שממש לא במציאות

מבינה שאנחנו מדברים על עניין חוזי איך אתם רואים את הדברים האלה, והאם בכלל חוקי לבקש לקבל כסף תמורת משהו שלא קיבלו. אבקש אחר כך מהמועצה לצרכנות להתייחס. שירות שלא ניתן.

אנחנו יכולים לנסות לשכנע את האוצר אבל אין לנו יכולת לעזור במענקים ברמה הזו שאנו יכולים להחליט מה

מכאן בנינו את

פרסמנו את המתווה, באנו בדברים עם ארגוני הגננות. לא תמיד הכול היה מקובל, חלק מהארגונים חלקו על מה שעשינו, אבל בסוף היה מתווה רצוי שהצענו לשני הצדדים מתוך הבנה שיש חובת תום לב של שני הצדדים בנוגע לסגר הראשון אם אתם זוכרים, הסגר הראשון היה

כלומר הם לא יכולים לגבות כסף מההורים על שירות שלא ניתן?

חבר כנסת אבוטבול, בבקשה. אני מנסה למקד כל הנושא הזה והצעקה שבאה אלינו, באה בעיקר מנושא המעונות ולא מהגנים

איך אנחנו עדיין שומרים את מעונות היום האלה? כי יגיע יום שנצטרך לחזור לשם. מישהו צריך לשפות אותם. איך שומרים זה שאלה למשרד העבודה והרווחה. הוא אמור לתת את הפתרון.

שפעיל לפי הכללים שלו, לבין מה המדינה עושה בתחום העבודה.

איך אנחנו מסתדרים עם זה?

העמדה שלנו היא, כפי שהצגנו אותה בכל הדיונים שהיו בשבועות האחרונים, וגם בתקופת הסגר הקודם ולפניו - אגף מעונות יום הוא

שאלות של האם משלמים עבור שירות שהתקבל או לא אלא לא

הוא הרגולטור שמפעיל את כל הגוף הזה והוא לא יכול לומר:

הבריאות.

ולמה לא יצא בסגר השני מכתב כמו שהוצאתם בסגר הראשון? הנה המכתב שיצא מכם,

שפרסם את ההנחיות,

במקום שבו משרד המשפטים מפרסם מתווה שאינו מחייב עם קשיים ביישום תכף ארחיב- - - שמענו פה את הגנים.

והם לא צריכים לממן עסקים שנמצאים במשבר. יש הבדל בין דנים מפוקחים לגנים

כל מה ששמעת, נראה לך שזה בסדר? איפה אנחנו? איפה המדינה? למה גובים כסף מההורים? כאשר לא קיבלו שום דבר בתמורה? איפה האוצר? בבקשה. הנושא של מעונות היום הוא נושא יותר רחב. יש המון שירותים שיכול להיות שעקב המשבר לא ניתנים למרות שאנשים שילמו עבורם מראש מנוי לדברים מסוימים וכו'. לכן משרד המשפטים התייחס לסוגיה הזאת וחשב על מתווה שיהיה הוגן, כלומר שרוב התשלום לא יושת על הורים בסגר של חודש,

ההורים ישלמו כ-14% מהתשלום, אפשר לראות את המספר המדויק. זה אמור לתת מענה. מצד שני, יש מענים מצד המדינה שניתנים למעונות היום כמו לכל שאר העסקים בישראל שנפגעו עקב הסגר האחרון. אפילו נעשו הקלות בסגר האחרון בתנאים, וסף הירידה של הפגיעה עבור מענק סיוע- - - והנחות בארנונה ירד ל-25%. זה כמו כל שאר העסקים בישראל שנפגעו בהתאם לרמת הפגיעה שלהם. אתה נותן התייחסות למעונות ככל עסק, שהמדינה תומכת כי העסק נסגר. אני רוצה להבין, למה ממשיכים לגבות כסף מההורים? אם אתם עוזרים לכל העסקים האלה, שאם נסגרו, מקבלים תמיכה מהאוצר אני חוזרת לחברי הכנסת אם גובים כסף מההורים, לאן הכסף הולך? לאותן הנהלות. אני רוצה להבין את ההיגיון. אם בעלי העסקים האלה מקבלים תמיכה מהמדינה, וגם הנחה בארנונה, וכל הדברים שאנחנו מכירים, לאן הכסף הזה הולך שההורים משלמים? למעונות. עבור מה? האנשים לא עובדים. הם מקבלים או חל"ת או אבטלה. ארנונה מקבלים הנחה. יש לעשות הבחנה בין מעונות בפיקוח המדינה, ששם אין ארנונה. כשבעל פעוטון משלם לא רק ארנונה לא מספיק לו 25% הנחה בארנונה. צריכים לפטור אותו מארנונה כי הוא משלם שכירות. הכסף הכי גדול זה השכירות של המקום. בעלי המעונות האלה, בעלי הפעוטונים האלה נאלצו לוותר על השכירות. בסגר הראשון הרבה אנשים אמרו: אנחנו לא יכולים לשלם על השכירות של המקום כשבפועל המקום לא עובד. ואז היתה גם בעיה להחזיר את האנשים למעגל העבודה, כי חלקם פשוט איבדו את המקום. הטיעון הזה שאתם אומרים במשרד האוצר, לא קובע. זה טיעון מגוחך כי 25% הנחה בארנונה לא עוזר לו, זה כלום, כי הדבר הכי חשוב מבחינתנו כדי לשמור את הגן הזה - זה שכירות המקום. יש כאלה שמשלמים בין 15,000 ל-25,000 בחודש על השכירות, אז אם אין ילדים, הוא צריך להחזיר את הכסף להורים כי הוא תכנן את זה לשנה הבאה, ואתה נציג האוצר אומר לו: הוא קיבל 25% הנחה בארנונה שזה במקרה הכי טוב 2,000 שקל. מה הקשר? הטיעון הזה, מגוחך.

אתה צריך לתת ביטוי, מה הוא עושה כשהוא צריך לשלם על השכירות? האם אתה עוזר לו כעסק על התביעות המשפטיות? הוא לא סיפק שירות כי המדינה אסרה עליו להחזיק את הילדים בגן. אתה כנציג משרד האוצר מסתכל רק על המספר. אני לא בא אליך בטענה, אני בא בטענה לממשלה שחושבת ש-25% מהארנונה זה מה שיפתור את הבעיה. אחדד - זה לא המצב בפועל. יש גם - - - מענק סיוע בעד הוצאות קבועות, שהוא בנפרד- - - כפי שציינת על שכירות והוצאות קבועות אחרות, שברור שהעסק צריך להמשיך לשלם אותן. זה שני מענקים שונים. העסק מקבל גם וגם. אתה אומר שהעסק מקבל עוד מענק? ארנונה זה בנפרד. זה גם לא נכון. זה עסק שהיה ב-18', 19'. הרבה אנשים נפגעו. - - - אני מסכים אתך שיש הוצאות ושכירויות- - - גוף שמסבסד, גוף שמבקר - זה לא כמו עסק רגיל. הוא אחראי על זה, משרד העבודה. אני מסכים אתך, יבגני, שיש להם שכירויות והוצאות. ניהלנו כאן אין ספור דיונים, אבל כרגע אנחנו מדברים על ההורים שמממנים. הם לא צריכים להיות הבנק של המשבר הזה. ההורים של הילדים במעונות יום שבפיקוח המדינה אין קשר למה שהוא אומר. לא משלם ארנונה. למה אתה במשרד האוצר מציג את ההנחיה בארנונה לסוגיה שלכם? אין ארנונה למעונות. אבל זה לא רלוונטי. בתוך דירות כן יש. עם כל הכבוד, לא פותרים בעיה על חשבון אחרים. יש בעיה למעונות, שכירות אנחנו מסכימים. שהמדינה תפתור את זה כפי שפתרה עשרות בעיות אחרות. חד משמעית. קיימת כאן בעיה גדולה מאוד. עצם העובדה שכמה ועדות בכנסת דנו בנושא הזה, ואין לנו עדיין פתרון - זה אומר שיש כאן בעיה רצינית מאוד. כנראה שאנחנו צריכים הרבה שותפים עד שנמצא את הפתרון.

בורחים. מעניין דבר אחד שהם לא מדברים גם על התיכונים. הם מעבירים את זה לגילאים אחרים. אני רוצה לחלק את הסיכום לשני חלקים: אחד, מעונות. באחריות המדינה, והמדינה מתנערת לחלוטין ממה שקורה שם. זה שמשרד העבודה והרווחה והנציג שם לא היה משהו להגיד. אין לו תוכנית. אחראי מישהו אחר אתם מעבירים אחריות למישהו אחר, כאשר אתם צריכים להיות היוזמים והמובילים את כל המשרדים מסביב לפתרון. וכאן אני לא רואה שאתם עושים את זה. הדבר הראשון שצריך לעשות

אני פונה אליך, ומבקשת להעביר את בקשות הדיון גם לשר. אני מקווה מאוד אני יודעת שכששר נכנס לנושא, הוא כן קשוב. אתם צריכים להוביל את הפתרון בנושא הזה. אף אחד אחר לא.

אני כרגע מדברת על מעונות שבאחריותכם. זה שאנו מדברים עת גנים פרטיים זה משהו אחר. פה יש מתווה שמשרד המשפטים הציג לנו כאן, וכנראה שצריך להיצמד אליו. אבל שוב, משרד העבודה אני רוצה מכם שתיקחו אחריות ותוציאו החלטה. לא המלצה. החלטה. אני לא מדברת על ההמלצה. ההמלצה היתה ממשרד המשפטים. זאת החלטה שאני רוצה שתוציאו אותה עכשיו והיא תהיה בתוקף כל עוד המדינה נמצאת במשבר קורונה, ולא חד פעמי. לכן, לסיכום. חבר הכנסת מלכיאלי נתן דוגמה של רשת נאות מרגלית מתוך מגמה של התחשבות במצבם הכלכלי של ההורים, רשם להם בדיוק: בחודש ספטמבר לא יפעלו מעונות כך וכך, לא ייגבה. כנ"ל רשת אמונה. זו דוגמה שכולם צריכים לעשות. הם אחרי זה ינסו לקבל שיפוי, אבל בינתיים ההורים מחוץ למעגל. אני אומר למפעילים וגם לבעלי המעונות נלחמנו ונילחם על הסיוע שצריכים לקבל מהמדינה, אבל יש להפריד, בסוף יש פה הורים מסכנים שצריך לא לגבות מהם. חברי הכנסת, אני מודה לכל היוזמים. אני חושבת שהנושא הוא סופר חשוב, כי הוא נוגע בהרבה. לא נסגור את הדיון כאן. אני פונה שוב למשרד העבודה והרווחה, לחגי - תעשו ישיבת צוות מורחבת ושבו שם ביחד, ותחשבו איך אתם מוציאים החלטה. הכול בידיים שלכם. בואו נקציב זמן. ניתן לכם שבוע ימים לקבל החלטה ולגבש מסמך, שזו לא תהיה המלצה אלא החלטה שכולם חייבים ליישם. מבחינת בעלי העסקים, כמובן נחשוב איך אנחנו מגבים אותם, כי אני מבינה את הדאגה גם להם. אנחנו לא צריכים לעשות את זה על חשבון ההורים. וכמובן, להפיץ את זה בקרב ההורים ובקרב המעונות, את ההחלטה שלהם. שבוע ימים אנחנו ממתינים להחלטתכם. אם יהיה צורך בדיון נוסף, נקיים אותו. אני מתכונן גם להגיש שאילתא דחופה בנושא הזה לשר הרווחה איציק שמולי שייתן לנו תשובה, למה לא יוצא מכתב בסגר השני כמו בראשון, ולכל הדרך. נכון, בלי תוקף. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:00.